שלום לכולם, היום 16 ביוני 2020, השעה 13:00. זה דיון ראשון של הוועדה שלנו, ועדת משנה שמטרתה לדון בכל הנושאים שקשורים לאינטגרציה של העולים החדשים בחברה הישראלית. אני תמיד אומרת שהתברכנו בעלייה גדולה מהרבה מדיניות, ובעיני לא מספיק רק להעלות את האנשים האלה, צריך לדעת שהאנשים האלה יהפכו להיות חלק מהחברה הישראלית. יש לא מעט סוגיות שהאנשים האלה מתמודדים איתם, וכל פעם נדון בנושא אחר כדי לעזור לאנשים שלא יודעים מסיבות כאלה ואחרות לפתור את הסוגיות לבד. נהיה לצידם. אני מאמינה שניגע בקבוצות שונות של אנשים, גם מבחינת הגיל, גם מבחינת ארץ מוצא, כי אולי יש להם סוגיות משותפות. היום בדיון הראשון אנחנו מדברים על נושא שנדון לא פעם בדיוני ועדת העלייה והקליטה, זה נושא שהיה לא פעם בתקשורת. הצטרף אלינו חבר הכנסת אלכס קושניר, חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב נמצא פה, תודה. בעצם אנחנו מדברים על מקום שמתגוררים בו כ-450 אזרחים ותיקים,

אם כן ייתנו לנו נתונים קצת אחרים, כמובן נשמע מהנציגים,

הדבר שגרם לי לקבל החלטה לעשות את הדיון הראשון בוועדה הזאת

שהאנשים שם נמצאים כרגע בלחץ טוטלי, כי החוזים שיש להם בידיים מסתיימים ב-20 ביוני, והרבה אנשים לא יודעים מה יקרה להם יום

בדיון כאן אנחנו צריכים להביא להם בשורה, להרגיע אותם קודם כול,

ואחרי שיחות רבות עם אנשים שמטפלים בנושא הזה ברור שעדיין אין פתרון סופי. אני גם יודעת שהנושא נמצא בדיונים משפטיים, לשם אבקש לא להיכנס, כי בוודאי ובוודאי שזה לא יהיה נכון. אבל אני רוצה שאחרי הדיון הזה נגיד לאנשים האלה: אתם יכולים לישון בשקט ולא לדאוג, מחר אתם לא בחוץ. את כל זה כמובן ארצה לשמוע מכל השותפים. אני מבינה שאיתנו בזום נמצא מנכ"ל משרד העלייה והקליטה חביב קצב,

אני יודעת שלא היה לך קל להשתתף בדיון הזה.

שבכל אופן מצאת זמן ואפשרות להיות איתנו. ברשות חברי הכנסת שנמצאים כאן, אני רוצה לתת קודם כול אפשרות לדייר של המקום להציג לנו את המצב, את התחושות, ואז נראה איך אנחנו מתייחסים אליהם ומה אנחנו עונים. בינתיים הם לא בזום, אז אתן לנציגת פעילים שגם מייצגת את האנשים ובקשר עם התושבים, מרינה קונצביה, להציג לנו תמונת מצב איך את רואה את זה. אחר כך נצרף גם את התחושות של הדיירים, ואחר כך כמובן אתן גם לחברי הכנסת לדבר ונתייחס למי שיכול לתת לנו תשובות, לפחות לשורת השאלות ששלחנו לפני הדיון.

שלום לכולם, אני עיתונאית פעילה חברתית. חברת מועצת העיר לשעבר, נכון? חברת מועצת העיר לשעבר, עד 2018. אני מכירה את כל האנשים שמתגוררים בדיפלומט כמעט מהיום הראשון שהם גרים שם. יש שם היום בערך 300 איש, כי חלק מהם עברו כבר למלון חן שעדיין בבנייה. מה זאת אומרת עברו ועדיין בבנייה? מלון חן עדיין בבנייה עד כמה שאני יודעת.

יש חלק מהדיירים מדיפלומט שקיבלו פתרון ויעברו למלון חן, ובערך 300, יתקנו אותי אם אני טועה, נשארים עדיין במקום. 300 איש נכון להרגע. יש לך נתונים אחרים, נציגת עיריית ירושלים? כמו שאני יודעת, 80 משפחות

אז זה מה שמרינה אומרת, 300 כרגע נמצאים בדיפלומט. נמצאים בדיפלומט, ורובם,

מתנגדים לפרויקט הזה של בנייה של הוסטל בפסגת זאב. גם הייתי שם, ראיתי את המקום. מה שאת אומרת זה החלק השני. אני רוצה, ברשותך, לחלק את הדברים לשני חלקים. חלק אחד ששייך לדיירים שהיום מתגוררים בדיפלומט, ואני מבינה שמדובר על 300 איש, והחוזה של האנשים האלה מסתיים ב-20 ביוני. אני מדברת רק עליהם. השאלה מה קורה לאנשים האלה ב-21 ביוני. זה חלק אחד. את כבר מדברת על הבנייה החדשה, זה חלק אחר. אז תחלקי בבקשה את דברייך. על הדבר הראשון קל מאוד לענות. אף אחד לא יודע, הם לא קיבלו אף הודעה, אף ידיעה מה יהיה איתם אחרי 21 ביוני. גם ממשרד הקליטה, גם מהסוכנות היהודית,

אז 300 דיירים לא יודעים מה קורה להם מחר, את זה הבנו. הנושא השני שהעלית. הנושא השני הוא בעצם שבדקתי יחד עם דיירי דיפלומט, ויחד הם מתנגדים לבניית הוסטל כפתרון לדיור של אנשים שמתגוררים בדיפלומט.

מתחילה מ-2006 נדמה לי, אחר כך ב-2009, ואחר כך כל הזמן. לא מעניין אותי מה היה, אני רוצה לדעת מה קורה עכשיו. נכון,

ב-20 ביוני ייגמר להם החוזה, אף אחד לא אמר להם מה יהיה איתם, אם יאריכו להם את החוזה או שלא,

אני רוצה

הגיל הממוצע של האנשים שגרים בדיפלומט הוא מעל 85-80 שנה. חלק גדול מהם עבר את הטרגדיה של מלחמת העולם השנייה, אנשים שהשתתפו במלחמה הזאת,

שעברו את

אין אמירות לגבי השאלות האלה, אבל יש לנו כמה אמירות לגבי הנושא

למשרד החוץ

זה בינם לבין משרד הקליטה. יחד עם זאת,

דבר שהוא בעל חשיבות מדינית לאומית מן המעלה

אנחנו רואים בצעד האמריקאי מחווה חשובה ומשמעותית מאוד מבחינתנו, ולכן אנחנו מעוניינים להסיר את כל החסמים והעיכובים שיכולים להיגרם בהקשר הזה.

וחזרו אלינו עם תשובה שיש להם נכונות לשבת לשיחה עם בעלי המלון,

משרד האוצר, שהם מבחינתם הסוכנויות הרלוונטיות, ומשרד ראש הממשלה, שכמובן תמיד היה בתמונה, ולדון. זאת אומרת שהם אישרו את הנכונות שלהם לקיים את

אין ויכוח שהעברת השגרירות האמריקאית לירושלים זה צדע מאוד מבורך, ואין מישהו כאן שחולק

אני חוזר

שהעובדה שהאמריקאים מוכנים לקיים כרגע שיח ישיר עם כל הגורמים המעורבים,

הבעלים של מלון דיפלומט, משרד הקליטה, משרד האוצר, אנחנו יכולים להיות שם כמשקיפים אם יש

הם צריכים כיסוי, ברור.

משפטי מאוד מאוד אינטנסיבי, אבל עדיף על פני הכרעות משפטיות שיהיה דיון בין הצדדים שיגיעו לאיזשהם הבנות והסכמות.

אנשים מתים בבית מקורונה,

כי הלחץ שהם נמצאים בו לא פשוט. אני רוצה להגיד לכל השותפים שנמצאים היום בזום, אם הכנסת הייתה פועלת בשנה הזאת לא היינו מגיעים למצב כזה שמחר אנחנו צריכים לפנות מקום ואין לנו

מבחינתנו המסלול חתמנו שם על איזושהי תוספת להסכם לצורך זה, ואנחנו מתקדמים עם הקמת הבית הזה. אין לנו ממשק ישיר עם הדיירים במתחם דיפלומט עצמו. שאלה לי אליך, האם אתם מכירים בהתנגדות של הדיירים לעבור למקום הזה?

אני מדברת כרגע מבחינה

כך שבהקשר הזה לפחות בעיני התחושות הן יותר סובייקטיביות מאשר איזשהו סיכון אובייקטיבי. פסגת זאב לא יותר מסוכנת משכונות אחרות. מה הצפי מבחינתכם לסיום הבנייה? לאכלוס?

יש כאן גם נציגה של עיריית ירושלים שגם אשמע את דבריה.

דברים אחרים הם לא תחת אחריותי.

אנחנו עושים דיון משולב פה, גם וגם וגם. אין בעיה. אני חושבת שהדבר האחרון ששמעתי כששאלת לגבי לוח הזמנים, אז כמו ששמעתם,

אחרי הפקדת התוכנית יגישו התנגדויות.

פרק הזמן של הגשת ההתנגדויות לא התחיל באופן רשמי. אנחנו יודעים כבר שיש התנגדויות מהשכונה. אני לא

ואני אגיד את מה שאני כבר יודעת להגיד, המקום הזה

הייעוד הנכנס סליחה אם אני מדברת בשפה שאתם תעצרו אותי אם לא. אנחנו מבינים אותה, זה

התוכנית מתאימה לנפח של הדיירים שרוצים לשכן פה, יש פה 300 יחידות דיור, יש פה 440% בנייה ותשע קומות. היא נמצאת בשכונת

זה לא נכס זול.

אם תיקחו קצת זום out אז נראה. מה שאני רואה פה בצד בפינה השמאלית למטה?

תיקחי עוד.

חברה שלי קנתה שם דירה ממש ביוספטל,

דירה?

ואז אמרתי לה, את יודעת, הם נגד, הם לא רוצים. היא אמרה:

שאלתי את אירנה, אם הבית של דיפלומט, מי מתנגד שם?

אני מחזיקה ביד מכתב בשפה הרוסית, אנסה לעבור ולהגיד, ויש פה 17 חתימות.

עוד פעם, אני מבינה מה שאת אומרת. 17. הבנתי את הקו שלך, הכול בסדר. מנכ"ל משרד הקליטה, חביב. את חלק גדול מהדוברים לא שמעתי. אני לרשותך,

אנחנו גם יודעים על תהליך משפטי שמתנהל.

משרד החוץ אמר שיש נכונות של האמריקאים לנהל משא ומתן מול משרד הקליטה. אותי מדאיג דבר אחד, שהאנשים האלה לא יודעים מה קורה להם ב-21

לא את הכול אתה יכול לחשוף פה בוועדה, אבל תשתף אותנו במה שקורה, ואיך אנחנו מוסרים לאנשים האלה

איך אנחנו מרגיעים אותם ונותנים להם תחושה שיש מי שדואג

במקביל אנחנו ממשיכים לנהל משא ומתן שלנו ביחד ללא קשר אליהם,

עם האמריקאים ועם החברה שאנחנו שוכרים ממנה את

אז אם אני מסכם את דבריי, אני חוזר ואומר בפעם הרביעית, אף עולה לא יפונה. נודיע זאת לעולים. העולים ימשיכו להיות במקום. אנחנו נמשיך את העבודה שלנו, את מה שאנחנו צריכים לעבוד מול

הפתרון המיידי זה לא להזיז,

לפחות שיעבירו חוזה. מבחינתו חתימה על החוזה זה גם פתרון.

עכשיו, ואני בטוחה שיצטרפו אליי כל הח"כים שנמצאים פה וגם מי שלא נמצא פה, אנחנו נעצור את הפינוי בגופנו, שיהיה ברור.

האמריקאים מאוד יקרים לנו והם

שאם צריך אז נגן עם גופנו כדי שהקשישים האלה לא יפונה לשום מקום. ופה באמת אני פונה לכל הפעילים שמגיעים למלון דיפלומט ומדברים עם הקשישים האלה, חבר'ה,

אנחנו גם מודיעים את זה עכשיו לקשישים, מודיעים גם לכם, אתם חברי כנסת,

אני חייב להגיד לך שאני גם שומע אותך ואני אפילו מזדהה לגמרי, ולא רק

ואני מניח שהחוזה הפורמלי יהיה בתוך חודש פלוס-מינוס. איך אתם מודיעים? כלומר, חודש הם בלי מעמד - - - יש לנו קשר עם העולים,

נציגה

מודיעה לאנשים שהחוזים יוארכו.

שהם לא יפונו.

זה אותו דבר בעיני. אבל הם צריכים לקבל מכתב על זה. זה בדיוק מה שאני אומרת. האם יש בכוונתכם לתת להם סוג של מכתב על כך - - - התחייבות.

הוא אומר שהם יוכלו להחתים על חוזה הארכה תוך חודש-חודש וחצי. זה אי-ודאות. האם אתם יכולים, חוץ מההבטחה והשיחה הנעימה, אני מקווה, מאם הבית לדייר, להוציא איזשהו מכתב מטעם המשרד, מטעם השרה, להגיד: אתה נמצא פה ואנחנו דואגים לך ואין לך מה לדאוג, ואנחנו פה פועלים למענך? נבדוק מה שאמרת, אבל נדאג שכל עולה ידע שהוא לא יפונה, לא משנה אם בכתב או לא בכתב. ברשותכם, יש מישהו שרוצה להוסיף?

אני היום בשש וחצי בערב יוצאת ל"רדיו רקע" להגיד כמה מילים בלי פרטים, בלי להיכנס לפרטים, אבל אני קצת ארגיע אותם,

לנו את משרד ראש הממשלה בזום. שלום, כבוד הוא לנו, שמעת את הדיון, בעיני מאוד מעניין. שמעת את עמדתנו בנושא של השגרירות האמריקאית, שזה מאוד חשוב לנו, אבל בטח שמעת גם את עמדתנו בנושא של 300 קשישים שמתגוררים במקום, שאין בכוונתנו לתת לאף אחד לפגוע בהם. כמשרד ראש הממשלה איפה עמדתכם ואיך אתם עוזרים לנו לא לפגוע באנשים האלה? דבר ראשון, משרד ראש הממשלה עושה הכול על מנת שלא לעכב את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. לא ארחיב יותר ממה שצבי ממשרד החוץ ציין, הוא ציין בהרחבה את הסוגיות. כל הגורמים שמעורבים בוחנים את כל האפשרויות כדי לתת את הפתרונות. משרד ראש הממשלה ככל שהוא יידרש ימשיך ויסייע בנושא הזה.

משהו קונקרטי אם אפשר. האמת, אני חושבת שאם ראש הממשלה ידע ויכיר את הנושא ויבין במי הפגיעה גם הוא יעמוד להגנתם של הקשישים. אבל, שוב, אני מבינה את הרגישות גם מבחינת השותפים האמריקאים שלנו, גם מבחינת הניהול בבית משפט, אני רק רוצה שגם לכם יהיה ברור דבר אחד, ובטח שמעת את זה, אני חוזרת על המשפט שבעיני הוא הכי חשוב מכאן, אנחנו הח"כים לא ניתן לפנות את האנשים האלה.

אם אתם צריכים להכין סכומי כסף כדי לפתור את הסוגיה מול האמריקאים, אז תחפשו כבר את הסכומים האלה, כי אנחנו לא ניתן לפגוע באנשים האלה. אני יכול לומר מילה אחת? תבדקו אם יש עוד מישהו בזום שרוצה לדבר. חבר הכנסת אלכס קושניר רצה להוסיף משהו.

התחלת לומר את המשפט וחשבתי שתיקח אותו לכיוון אחר, אבל לקחת אותו לכיוון מדאיג. אמרת שתעשו הכול כדי שתקום שגרירות אמריקאית בירושלים, והייתי בטוח שתגיד: אנחנו נעשה הכול כדי שהקשישים יקבלו פתרון. אז תראו שכשאתם עושים הכול כדי שתקום השגרירות אתם לא פוגעים בקשישים. כי כמו שטלי אמרה,

יש לי כבר את השרשראות באוטו, ואם צריך אז נקשור את עצמנו לגדר שם, ואתם לא תצליחו לפנות אותם. ויש לנו שרשראות חזקות. אני מבינה שהמסר מכאן ברור. אסור לנו לפגוע באנשים האלה, מגיע להם כבוד, מגיעים להם דברים בסיסיים, וגם אם אנחנו צריכים לפתור סוגיות מדיניות ברמה הכי גבוהה זה לא צריך להיות על חשבון האנשים האלה.

והשרשראות מוכנות, נכון? יש עוד מישהו בזום שרוצה להתייחס?

נראה לי שנגענו בכולם. רבותיי, ברשותכם, אנסה לסכם את הדיון. אחד, תודה לשותפים. חשוב מאוד שהדיון מתנהל פה בשיתוף פעולה גם קואליציה,

אבל יש לנו עניין משותף, זה באמת להגן על האנשים האלה. הוועדה תקיים סיור. בעצם הסיור יהיה כפול בעיני, מצד אחד נלך לדיפלומט כדי לשמוע את האנשים, וכמובן שחברי הוועדה מוזמנים, ונצא לשטח כדי להבין איפה המקום המיועד הזה. אולי קודם לשטח ואחר כך לאנשים, כדי שאם יהיה לי מסר להרגיע את האנשים שזה מקום באמת לא מסוכן וכן הלאה, שאני כבר אוכל לעשות את זה.

רק תזמינו את אנשי המקצוע לסיור. זה סיור ועדה עם פרוטוקול והכול.

זה יהיה כמו דיון בוועדה, רק שהוא יהיה בחוץ.

אני מבינה שהדיירים מאוד חוששים מהמעבר למקום החדש, חלק מהם, כמו שהבנתי כרגע מהנציגים של המשרד ומיועצת ראש העיר, וכל הכבוד על הליווי האישי, זה גם כן בעיני לא מובן מאליו. אני חוזרת שוב למנכ"ל משרד הקליטה, תמצאו כמה שיותר את הדרך להרגיע את האנשים, להוציא להם סוג של מכתב, אפילו תראו להם שהשרה באמת נלחמת והיא קיבלה החלטה כזאת. תוציאו מכתב בחתימתה של השרה שהיא אומרת: אני לא אתן לפגוע, אני אלחם על הזכויות שלכם ואף אחד לא יפגע בכם, ותוך זמן קצר החוזים יחודשו, או שאתם כבר תדעו איך לנסח את המכתב. תודה, אנדרי, תודה. אני מבינה שתהליך הבנייה ייקח לנו זמן, עם תכנון זה שנה-שנה וחצי. שוב, אני פה באמת פונה לעיריית ירושלים, הייתי ראש עיר ואני יודעת שכשראש עיר שם תוכנית כתוכנית שצריך לקדם, אז אפשר לעשות את זה בחצי מהזמן שבדרך כלל עושים. אז אשמח להעביר את הפנייה מכאן לראש עיריית ירושלים להזדרז בתהליכים. אני לא יודעת מה יהיו ההתנגדויות, צריך לקחת את זה בחשבון, אבל אני גם יודעת איך להתנהל מול התנגדויות. ברור שהבנייה היא גם תהליך מאוד ארוך, שלוש שנים, זאת תקופת זמן לא מבוטלת שנצטרך להיערך מבחינת האנשים ומה הם עושים. שוב, לגבי הארכת חוזה דיברנו. אם יהיה צורך בישיבת מעקב בעוד חודש אחרי שהמנכ"ל אמר שהחוזה יתחדש ונדע עוד כמה דברים, אז אני אבקש דיון מעקב על הנושא הזה.

חשוב לי שהאנשים האלה ידעו שאין הפסקה,

הכנסת היום כאן, אנחנו כאן, ונלווה את התהליך הזה עד שנהיה בטוחים שלכל קשיש יש קורת גג ואף אחד לא נשאר לבד. אנחנו פה למענם ונעשה את הכול כדי להגן עליהם גם במקרים כאלה. והאמריקאים, אנחנו מאוד רוצים אתכם, אנחנו מאוד רוצים את השגרירות בירושלים, אבל בשום אופן לא על חשבון האזרחים הוותיקים של המדינה שלנו. תודה רבה על הדיון. נמשיך להיות בקשר.

הישיבה ננעלה בשעה 14:13.